שינויים בתקציב לשנת 2023. אני מתחיל ב-04-001 משרד ראש הממשלה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים

בסך של מיליון 119,896 אלפי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 עיקרי הפנייה וחלוקת התכניות: תכנית 04-51051 316 מיליון, תכנית 04-5203 של משרד התפוצות 57 מיליון, תכנית 04-5211 של משרד ירושלים ומסורת 48 מיליון, תכנית 04-5213 של משרד ההתיישבות 105 מיליון, וכן תכניות נוספות כמפורט בדפי ההסבר.

אישור

מי נגד, מי נמנע?

06-001 - משרד הפנים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2022 לשנת התקציב 2023, בסך של 106 מיליון ₪ בהוצאה לתכניות הבאות: 45.5 מיליון ₪ לתכנית 06-2002 מטה ופעולות המשרד, 41.9 מיליון לתכנית 06-2101 בחירות מוניציפאליות והבחירות הכלליות. למה מיועד הכסף הזה? להיערכות לקראת הבחירות שיש ממש עכשיו. זה עודפים. כי בשנת 2022 כבר התחילו לעשות את ההתחייבויות לקראת הבחירות שיש השנה. .יש כל מיני התקשרויות שצריך לעשות מבעוד מועד. מי עושה את זה? משרד הפנים. הממונה על הבחירות אחראי על הבחירות המוניציפאליות. זה לא קשור לוועדת הבחירות הכלליות?

זה לא קשור לוועדת הבחירות הכלליות, למרות שיש הוצאות שמשרד הפנים עושה גם עבור ועדת הבחירות הכלליות, כמו פנקסי בוחרים. 10 מיליון ₪ עבור תכנית 06-2201 עדות לא יהודיות. מה זה? זה התקצוב המקביל של המשרד לשירותי דת. למה מיועד הכסף הזה? לבינוי, פיתוח ושיפוץ המוסדות. רוב העודפים הם עבור מוסדות ובתי עלמין של עדות לא יהודיות, כמו בניית בית עלמין או שיפוץ של בית עלמין.

את יכולה להצביע על מקום? זו רזולוציה של משרד הפנים. זה בכל הרשויות המקומיות הערביות, אם זה בבוסתאן אל-מרג',

בבוסתאן אל-מרג' יש סוגיה של שיפוץ בית עלמין והרחבתו ובדיר אל-אסד יש בית לוויות. יש רשימה שהיא אין סופית. מה זה "אין סופית"? היא רבה. יש הרבה מאוד בקשות, כי תפיסת המשרד היא לסייע לכל הרשויות. כמה יש בתקציב הזה? כאן אתם רואים רק את העודפים. התקצוב השנתי הוא כ-15 מיליוני שקלים בשנה. 10 מיליון עודפים? בשנה שעברה נפתחו - - הממשלה הקודמת לא עשתה כלום בעדות הלא יהודיות. מי בעד פנייה מס' 06-001, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה. זה לא כסף שמספיק לכל בתי העלמין ומבני הדת בעדות הלא יהודיות, צריך להוסיף שם. יש גם תקציב במסגרת החלטת הממשלה לתכנית החומש של החברה הערבית. זה החומש האחרון? כן, יש תוספות תקציביות שנועדו - - זה לא נכון. את מדברת על מה שהובטח להם בממשלה הקודמת? הממשלה הקודמת לא התכוונה ליישם את זה. אנחנו מתכוונים. 33-001 משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים

של 360,025 אלפי ₪ בהוצאה,